אנחנו בישיבה של הוועדה המיוחדת לענייני היערכות מערכת החינוך,

אני לא יודע עוד כמה זמן הוועדה הזאת תימשך בראשותי,

תלוי בקואליציה.

והוא יעסוק בנושא החינוך